צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: הצעת חוק הפרות תעבורה מנהליות, התשפ"ב-2021. הגישו את זה ב-2021? זאת הצעת חוק שעברה דין רציפות. היא עברה בקריאה ראשונה וזאת הצעת חוק ממשלתית.

בכנסת הקודמת הוועדה ניהלה 4 דיונים. היא קיבלה דין רציפות. הכנסת הנוכחית החילה דין רציפות על הצעת החוק. מה היה בדיונים? התקדמנו, טיפלנו. נתחיל מהתחלה. מה היה בדיונים האלה? התקדמו?

בעצם סיימנו הקראה.

הדיון האחרון היה ממש לקראת הפיזור. זה היה דיון מאוד מרתוני, מאוד מאוד מואץ. לכן אני כן ממליץ לדון בכובד ראש בכל הסעיפים וגם ראוי שחברי הכנסת בכנסת הזאת ישמעו את העקרונות וידונו בהסדרים המוצעים כפי שמקובל. אני כן אגיד שיש נוסח מתוקן שגיבשנו יחד עם נציגי הממשלה בכנסת הקודמת. אני מניח שככל שהם יסכימו להגיש אותו, ניתן יהיה להשתמש בו כמצע לדיון בכנסת הזאת. יש שם כבר תיקונים מסומנים בעקוב אחרי שינויים שהכנסת הקודמת החליטה עליהם. אני מציע שכל פעם תגידו מה הכנסת הקודמת הציעה או שינתה.

אפשר להגיש את הנוסח עם השינוי והוועדה תחליט אם היא מקבלת את השינויים האלה או לא. אפשר להגיש את זה לדיון הבא כמצע לדיון. זאת ההמלצה שלי. אני ממשרד המשפטים. אני רק אעיר שצריך לשים לב על מה הוועדה הצביעה ולבין דברים שהיו בשיח פנימי שלנו. בסוף זה נוסח שלכם.

אני רוצה הכול פתוח. כשנגיע לסעיף תגידו לנו מה דנו, מה תוקן ולפי זה נהיה יותר בעניין. כך נהיה יותר בעניין. אתה תראה את זה בעקוב אחרי השינויים בכל מקרה. התיקונים תמיד מסומנים, לעומת הנוסח שאושר בקריאה הראשונה. תמיד תפנה את תשומת לבנו.

מי מציג את החוק? ממשרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. אדוני היושב-ראש, חברי הוועדה. אנחנו מבקשים היום להציג לכם את הצעת חוק הפרות תעבורה מנהליות. מכיוון שזאת הצעה מאוד מורכבת, ככל שזה מקובל עליכם, אנחנו נשמח אם אחרי שאתן סקירה קצרה, אגף אסטרטגיה של המשרד יציג את המהלך בכללותו. כבוד הנשיא אביטל חן שיושב איתנו כאן יציג לכם את עבודת הצוות ואת נקודת מבטו לגבי המהלך. כמו שאמר היועץ המשפטי, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה-24 ונדונה בוועדת הכלכלה ב-4 ישיבות שונות. בחודש מאי האחרון הכנסת אישרה החלת דין רציפות ולכן בעצם אנחנו כאן. הצעת החוק עוסקת בעבירות ברירת משפט מתחום התעבורה. לדוגמה בלבד: שימוש במכשיר טלפון נייד בזמן נהיגה, אי חגירת חגורת בטיחות, נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית וכדמה. בעצם ההצעה הזאת מתבססת על דוח של צוות בין משרדי שבראשו עמד כבוד השופט אביטל חן, נשיא בתי המשפט הקהילתיים שיושב איתנו כאן. בעצם, כל ההצעה מתבססת על שתי הנחות יסוד. הנחת יסוד אחת, שעבירות מסוג ברירת משפט הן עבירות שניתן להסתפק בתשלום קנס בגין ביצוען ולא בהכרח צריך לקיים הליך משפטי פלילי שלם בעניינם. הנחת יסוד נוספת, שחרף המאבק הלאומי בתאונות הדרכים, האכיפה הקיימת לא מספיק טובה. האכיפה הקיימת לא נותנת מענה מספיק טוב ונראה שהאכיפה המנהלית, שלשם הצעת החוק בעצם מציעה לקחת את האכיפה, עשויה להיות פתרון טוב יותר. מהיר יותר. שאנשים ישלמו מהר יותר את הקנס. היא לא מציעה אכיפה יותר טובה. אכיפה מהירה. מה היתה הנחת היסוד הראשונה? שבעצם עבירות ברירת משפט, אין חובה לקיים הליך משפטי פלילי מלא בפני שוט בעניינם. אלה הרבה פעמים עבירות מצולמות שיש שם ראייה חד משמעית ולכן לא תמיד - - - לא תמיד, לא נכון. אמרתי הרבה פעמים, לא תמיד. זאת בעצם התכלית המרכזית שאנחנו רואים לנגד עינינו,

הגברת האכיפה של עבירות התעבורה. אנחנו חושבים שגם ההסדר המוצע, שאנחנו נרד לפרטים שלו בשלבים הבאים אני קצת מדלגת כי ביקשת שאני אזדרז. בעצם, מה שאנחנו מציעים לעשות כאן, זה לקחת את הקנס הפלילי, להפוך אותו לקנס מנהלי ומי שרוצה להסיג - - - מה עם הנקודות? אנחנו ממליצים כן להסדיר אותן ואם צריך - - - בגדול, כל העולם יקבל נקודות, זה מה שאת אומרת. בדרך-כלל אנשים הולכים לבית המשפט גם בגלל הנקודות. פה את לא נותנת לו אופציה כזאת. הנקודות זה לא רכיב עונשי. זה לא עונשי אבל זה רכיב. נכון, אבל צריך להתאים את שיטת הנקודות למסלול המוצע כאן. גם הצוות המליץ על זה. צריך להתייחס לזה כרכיב לא עונשי.

אבל זאת הסיבה העיקרית היום שאנשים לא משלמים מהר את הקנס. זה בגלל הנקודות. אתם פותרים את הבעיה הזאת? אנחנו ניתן מענה גם לשיטת הנקודות, אם רק תיתנו לי להשלים - - - אנחנו שואלים. זה כבר דיון רביעי שאת מנהלת בנושאים האלה? חמישי. לא אני אלא קודמתי בתפקיד. הנושא הנקודות צריך להיפתר אחרת לא עשינו פה כלום. זה לא רק לשלם קנסות. אתם רוצים שמצד אחד, ישלמו קנסות מהר ומצד שני, שלא יהיה עומס על בתי המשפט והמדינה תחסוך את כל ההליכים האלה.

בסוף יהיה מחסור מטורף בנהגים. גם ככה יש מחסור בנהגי משאיות ואוטובוסים. זה משפיע. אנשים יצטרכו ללכת לקורסים בגלל הנקודות. אז יהיה עומס שם. מה זה משנה איפה העומס? שנייה, אני אדייק. המטרה שלנו היא לא חס וחלילה להעמיס או להכביד על האזרח. זאת ממש לא המטרה. המטרה שלנו, בראש ובראשונה, להגביר את האכיפה בעולם התעבורה. שיטת הנקודות היא לא החלק העונשי כאן. היא בהחלט תקבל מענה והתאמה בהצעת החוק. זה לא מוסדר איך - - - אז איזה מענה? בחוק אין שום שינוי והנקודות נשארות.

שבעצם ניתן יהיה לתת נקודות על עבירות תעבורה, זה השינוי. זה שינוי לרעה.

אבל התקנות תותאמנה באמצעות חקיקת משנה ולא בהצעת החוק עצמה שאנחנו דנים בה כרגע. תראי, הנושא של הנקודות זה נושא שמעסיק אותי.

הרי כל החוק הזה הוא בשביל לפתור לכם את הבעיות.

לא לפתור לאזרחים,

לפתור לכם.

אם יורשה לי עוד כמה דקות, אני אנסה בכל זאת לשכנע אתכם במבט על. אנחנו דנים עכשיו באופן כללי. לגמרי באופן כללי. נושא הנקודות זה נושא חשוב. חד משמעית. אני מסכימה איתך ומשרד התחבורה יתייחס לזה תכף. אני כן רוצה להסביר שבעצם אנחנו מנסים לעשות כאן זה ללכת למסלול מנהלי. המסלול המנהלי, לפחות לשיטתנו, אמור להטיב עם האזרח. הוא לא אמור לפגוע באזרח ואני אסביר למה. אנחנו מציעים להקים בית דין מנהלי תחת משרד המשפטי שידון בעררים על קנסות תעבורה, במידה והצעת החוק הזאת תעבור. בית דין מנהלי במשרד המשפטים. מי שמכיר, זה כמו בית דין לעררים לפי חוק הכניסה. זה ללא דיון. יהיה דיון. תנו לי רגע להסביר לכם מושכלת יסוד מה זה בין דין מנהלי. העיקרון הוא ממש חשוב. סליחה שאני מפסיק אותך. היום עיריית תל-אביב נותנת דוחות - - - לא, תראי לי בקנסות. בקנסות חנייה של עירייה או קנסות אחרות, השיטה היא באמת כמו שאתם דורשים,

שולחים מכתב. 99% מהמקרים, עד שמקבלים תשובה זה שנה ולא מבטלים אף דוח. אתה גם מקבל כפל קנס בגלל שלקח להם זמן לדון. לכן אנחנו לא נחזור לאותה סוגיה. השיטה הזאת שאתם מציעים לנו, אני כבר אומר לך מה דעתנו. השיטה הזאת של לכתוב מכתב ושאיזה עורך-דין שיושב במשרד המשפטים יקרא את המכתב ויכתוב תשובה, היא לא מקובלת עלי. אני רואה מה קורה בעיריות. אדוני, זאת לא ההצעה. אולי נציג רגע את ההצעה. מצב הציבור הולך להיות טוב יותר אחרי החוק הזה. איך טוב יותר? תסביר לי. בוא נסביר רגע את החוק. אנחנו רואים לנגד עינינו את הציבור הרגיל, הציבור שמקבל קנס ולא יכול להפסיד יומיים עבודה ולהתעכב בבית משפט. הוא יכול לשלם אותו, מה הבעיה?

אדוני, יש פה ספרים של מחקרים מה קורה לציבור היום. בן אדם שמקבל היום קנס בשביל 500 שקלים הוא יפסיד יום עבודה. אבל הוא יכול לשלם ולא ללכת לבית משפט. נכון אדוני. הפוך, אנחנו רוצים - - - לא מדובר רק הקנס, מדובר גם על נקודות. תפריד בין שני הדברים. תפתור לי את הבעיה של הנקודות קודם כל.

בוא תפריד בין שני הדברים. חשוב לנו לענות מסודר ולהגיד שאנחנו מסתכלים על הציבור. מטרתנו היא להטיב עם הציבור. אז אני לא מסכים איתך, אין פה עזרה לציבור. בוא נציג במסודר ונראה איך אנחנו מטיבים עם הציבור. מה הבעיה? אתה יכול להציג מה שאתה רוצה. תקשיבו, אני אומר לכם מה הבעיה שלנו. עוד לא עברתי על החוק ואני אומר באופן כללי. השיטה הזאת, שאתם חושבים שזה פותר את הבעיה של האזרח שהוא כותב מכתב ויושב אדם שמסתכל על המכתב ומחליט, היא לא מקובלת עלי. זאת לא ההצעה. רגע, תסלח לי. אתה הגשת הצעה? אנחנו קובעים בינתיים, לא אתם. אתם יכולים למשוך. אתה רוצה למשוך?

אני אגיד לך איך התהליך. אתה משרד המשפטים?

יופי, אז התהליך הוא פשוט. אם אתה חושב שאנחנו לא בכיוון שלך, אתה יכול לקחת את החוק ולמשוך אותו. בעוד 4 שנים תביא

אנחנו מדברים עכשיו על העקרונות. אני אומר מה העקרונות שאם יש אותם, הם לא מקובלים עלינו. תגיד לי שזה לא העיקרון, זה על הכיפק. אומר לי היועץ המשפטי שאתם מקימים מעין טריבונל שכותבים מכתב ועונים לו.

אם זה כמו שמתנהל בעיריית תל-אביב ובכל העיריות בארץ, עלי זה לא מקובל. אף אחד לא בודק וב- 99% מהמקרים זה מתבטל ולא ייצא מזה כלום. מה העניין? לא להגיע לאותו מצב שבו תמכרו לנו שזה לטובת האזרח. זה בכלל לא לטובת האזרח. אזרח שרוצה משלם את הקנס ונגמר הסיפור. הוא לא צריך לבוא ולא צריך להפסיד יומיים עבודה. על מה אתם מדברים? מי שרוצה להישפט, לוקח עורך-דין, משלם לו כמה אלפי שקלים. זה לא אותו מצב. איך זה לטובת האזרח?

על 500 שקלים אי-אפשר לקחת עורך-דין ב-2,000 שקלים. מה אתה אומר? אפשר, אבל זה לא נכון

לוקחים בעיקר בגלל הנקודות ולא בגלל ה-500 שקלים. אפשר להתייחס רגע ברמת עקרונות משפטיים? אם זה לא יניח את דעתכם - - - בסדר. אז אנחנו מפנים את תשומת ליבך.

בסדר, לא להתערב חמש דקות. כבר בתחילת הדיון אני רוצה להגיד שקראנו את כל הפרוטוקולים של הסיבוב. זה לא ייעוץ משפטי, זה גם חברי כנסת. כבר בתחילת הדיון אני רוצה להגיד שאנחנו קראנו את כל הפרוטוקולים של הסיבוב הקודם ואת כל ההערות של הייעוץ המשפטי. זה לא הייעוץ המשפטי, זה חברי כנסת קודם כול.

באנו להקשיב ואנחנו רוצים לשמוע אתכם ואת דעתכם. נשמח אם תיתנו לנו גם להסביר, לפחות את מה שעמד בבסיס ההצעה. אתם לא חייבים להסכים. בסוף, הסמכות היא שלכם ולא שלנו. אני רוצה להגיד כמה מילים על מה זה בית דין מנהלי. בית דין מנהלי זאת ערכאה שמוקמת בתוך הרשות המבצעת. מי שממנה אותה זה בדרך-כלל שר ויש לה סמכות שפיטה. מה זאת סמכות שפיטה? סמכות להכריע בריב שרשות מנהלית היא צד לו. במקרה הזה מדינת ישראל שמטילה קנס על אדם. כל העניין של בתי הדין המנהליים התחיל להתפתח אי שם בשנת 1992. התפיסה היא, שבדרך-כלל מקימים בית דין מנהלי כאשר משתכללות כאן שתי נסיבות: נסיבה אחת היא, שיש כמות הליכים מאוד גדולה שמצריכה התמקצעות של מי שיושב בדין, כך שהוא יכיר באופן מקצועי את סוג העניינים שנדונים לפניו. כמו בית משפט מנהלי היום. מורידים עומס מהמחוזי. היום בית משפט מנהלי דן בהמון סוגיות. בית דין מנהלי זה משהו שמוקם לצורך מסוים. כאן זה רק בעבירות תעבורה בעבירות מסוג קנס של תעבורה. הוא לא ידון בכל עבירות התעבורה באשר הן, הוא ידון רק בעבירות מסוימות. כך זה יאפשר לדיינים לרכוש מקצועיות ולהיות הרבה יותר קשובים לכל מיני טענות שאולי שופט כללי לא יהיה קשוב אליהן. זאת נסיבה אחת. אגב, לחלוטין ואני אומרת את זה לגמרי בתום לב, מתוך מקום של הקשבה לאזרח והצורך לטייב את מערכת היחסים שבין האזרח לבין השלטון.

כולנו מבינים שהכוח אצל השלטון ולא אצל האזרח. אנחנו רוצים לטייב את מערכת היחסים הזאת. בדרך-כלל כשמגיעים לבית המשפט השופט מאוד עמוס. יש לו אלפי ומאות תיקים מאוד יום. לדיין יש יותר קשב. לכן אנחנו מקימים את זה כדי ליצור דיון שהוא יותר נגיש לאזרח ויותר יעיל. איך הוא נגיש? הוא רק קורא מהכתב.

זה אותן סמכויות כמו של בית משפט?

הוא ישרוף פה יום כמו שישרוף בבית הדין הרגיל. הוא לא ישרוף יום ואני אסביר למה. הוא יקבל תשובה שלילית ונגמר הסיפור. חשוב להבהיר. מדובר בדיין ולא בפקיד. הדיין הזה יש לו סמכות שפיטה, עיקרון אי התלות חלה עליו. מה ההבדל בין דיין לשופט? ההבדל המרכזי הוא ששופט הוא ברשות השופטת ודיין הוא בתוך הרשות המבצעת אבל עיקרון אי התלות חל עליהם ואין סמכות שפיטה. הוא מופיע בפניו? הוא יכול להופיע בפניו. אז מה עשיתם? לא תיקנתם כלום מבחינת היעילות. הוא עורך-דין במקצועו? אכן. הוא עורך דין עם כשירות מסוימת. זה לא שהוסמכת ואתה יכול להיות דיין. הצעת החוק אכן אומרת שברירת המחדל של הדיון תהיה בכתב, אבל היא מאפשר גם דיון בהשתתפות הצדדים. זה לא שכל תיק יידון בכתב. בתיקים שמצדיקים זאת ומצריכים דיון פרונטלי, יתקיים דיון פרונטלי. באיזה תנאים? מי מחליט? אני אתן דוגמה.

אם העבירה מצולמת והצילום הוא בינארי, במובן הזה שרואים אותי נוסעת בנתיב תחבורה ציבורית. רואים את הפרצוף שלי, אז למה צריך דיון? לא, לא, את טועה. אני 21 שנה עורך-דין, את טועה. יכול להיות שאני טועה, אני לא תמיד צודקת. היתה שאלה ואת הבאת דוגמה. מה התשובה? הטענה שלכם לגבי המצלמות.

זאת טענה שעלתה בדיונים ובסופו של דבר המשטרה בדקה את היעילות שלהם. זאת טענה שבבית דין ובכתב לא יכולה לעלות. זה משפיע על אלפי תיקים.

חשוב בהקשר הזה להגיד שכל מכשירי האכיפה שיש לנו היום קיבלו תקינות שיפוטית. אין היום מכשיר אכיפה - - - הדוגמה שלך לא טובה כי הנהג יכול לטעון שהוא נקלע לנתיב הציבורי כי השילוט של עיריית תל-אביב לא ברור ולא תקין. הוא לא הוזהר, יצא מדיזנגוף ונכנס לנתיב. טענה נהדרת, הוא יכול לטעון את זה.

מי יקבע אם הוא יכול להופיע או לא?

את מבינה איזה שיקול דעת את נותנת לאותו דיין? שום דבר לא ברור מאליו. אפשר לטעון כל טענה שהיא, חד משמעית, אני מסכימה. אבל השיקול אם להזמין אותו או לא להזמין

לא אומר שאני לא מאפשרת לו לטעון את כל הטענות. כן, אבל מי קובע? זאת לא זכות שעומדת לו. מישהו צריך לקבוע אם כן או לא. מי קובע? הדיין קובע?

שיקול הדעת של הדיין מפחיד אותי. אני מציעה שנשנה רגע את סדר הטיעון ואולי הנשיא חן ידבר מהניסיון שלו.

אני לא שופטת והוא כן והוא מכיר את התיקים. אולי הוא ינסה להניח את דעתכם בנושא הזה. הוא נשיא בתי המשפט הקהילתיים. אני השה לעולה עכשיו. לא, מה פתאום? אנחנו לא מפריעים לבית המשפט. אני אורח כאן ותודה לכם שאתם מארחים אותי במשכנכם. ברור לי שההחלטה היא בידי הוועדה. לא, רק התחלנו את הדיון. איך אתה מגיע אלינו? אתה ממשרד המשפטים? הגעתי ברכבת. שמע, אם אתה באמת עונה לי בבדיחות הדעת ובכיף, אני חייב לספר לך. חבר שלי סיפר לי שהיה בדואר. הוא פגש שם חבר מבית ספר. הוא שאל אותו מה הוא עושה. והוא ענה שהוא יבואן מוצרי חשמל של מורפי ריצ'רד. החבר שאל: מה אתה עושה? הוא ענה: אני שופט. באיזו ליגה? והוא ענה: מחוזית. זה סיפור אמיתי. היה פעם איזה זוג שרב. הם לא הסתדרו והלכו לרב. הרב אמר: על הדברים הגדולים האישה תחליט ועל הדברים הקטנים הבעל יחליט. אבל מה נושא גדול ומה נושא קטן? הבנת? אתם רוצים שהשופט ההוא יחליט האם זה טוב או לא טוב. לא להפריע לשופט, לכבד. תנו לי חצי דקה להציג את עצמי. הייתי 12 שנים שופט תעבורה. מספר שנים לאחר מכן הייתי נשיא בית משפט שלום בירושלים והיום יש לי את הזכות להיות הנשיא של בית המשפט הקהילתי. אנחנו עוסקים בשיקום של נאשמים.

אנחנו לוקחים נאשמים שהם רצידיביסטים שחוזרים בדלת מסתובבת. אם הם לא צפויים ליותר משלוש שנות מאסר, זה עבירות הבינוניות קלות של בית משפט שלום. אם הם מאוד רוצים הם מופנים לבית משפט קהילתי. זה בית משפט מיוחד שמספק להם עובד סוציאלי,

קצין מבחן. אנחנו מתחילים ליישר להם את החיים עד שלאחר שנה וחצי אנחנו מחזירים אותם לחיים. סליחה, אני צריך לצאת לרגע.

באיזה תחום עסקת? רחוק מזה, מקרקעין. לא נורא רחוק. לא, אבל שיקול דעת רחב כל-כך מאוד מפחיד אותי. חבר'ה, תיראו, מה זה שיקול דעת רחב? הוא יחליט את מי לזמן ולמי לתת לדבר. בסופו של דבר, שמנו פה הצעת חוק שנסמכת על ועדה שכתבה את הדברים. אחרי הכול, אנחנו בכנסת ישראל. תחליטו אתם מה המגבלות, מתי זה יוחל ומי יחליט. זה לא ראה וקדש. אנחנו באים עם הצעה מסוימת. אתם חוששים מדברים מסוימים. מה זה מועיל לי למצב שיש היום? אני רוצה רגע להתחיל עם עניין הנקודות דווקא. מה אנחנו עושים עם עניין הנקודות? עניין הנקודות זאת לא רולטה רוסית. הנקודות הללו הגיעו לאדם שעבר עבירה. הנקודות הללו מפחידות מאוד את הנהגים. בדין מפחידות אותם וטוב שהן מפחידות אותם. טוב שהן מייצרות סוג של הרתעה. הנקודות, אגב, לא הגיעו למטרה הזאת. במקור הן הגיעו כדי לייצר אחר-כך קורסים של משרד התחבורה. אבל הנהגים חוששים מהן. עיקר המלחמה היום בבתי המשפט היא באמת על הקטע של הנקודות. יכול להיות שצריך אולי לרכך את השיטה ולהפוך אותה ליותר ידידותית. זה עניין של משרד התחבורה ונמצאת פה היועצת המשפטית של משרד התחבורה. אבל ברמה העקרונית, אם הנקודות מרתיעות את הציבור ואנחנו פנינו לבטיחות בדרכים, צריך להשאיר את העניין הזה של הנקודות. אני מסתכל על זה כמי שנמצא בצד שמנסה למנוע את התאונה הבאה. זה לא שעברנו ברחוב והגרלנו נקודות בין אנשים שחוששים מהם ומאבדים פרנסה. אם אתה חושש לפרנסה שלך, תנהג כמו שצריך. אל תעבור עבירות ולא יהיו לך נקודות. אני אומר את הדברים הללו מתוך אותה דאגה שאתם דואגים. אני לא מרוויח דבר מהנקודות האלה וגם לא מהקנסות, כמו שאתה יודע. לעניין הנקודות, אתם אומרים שצריך לרכך, יכול להיות שיש על מה לדבר. היום דיברו איתי החבר'ה מתחבורה ציבורית. אמרתי שיבואו בהצעה למשרד התחבורה ששיטת הדירוג לנהגים מקצועיים תהיה שונה. שילכו ב-20 נקודות לקורס ולא ב-12 נקודות. שלא ייפסלו ב-36 נקודות, שיפסלו ב-42 נקודות, כי הם כל היום נמצאים על הכביש. יש מקום להתחשבות ולדיפרנציאציה אבל להגיד עכשיו שחוששים מכל שיטת הנקודות? אנחנו לא מגרילים אותה, אנשים עברו עבירה. מה היתרון של הטריבונל הזה לעומת המצב הקיים? הטריבונל הזה נוהג בלא מעט מקומות בעולם משום שהוא נמצא יעיל יותר. יעיל יותר במובן הזה שהוא מסוגל להוריד את הלחץ מבית המשפט לתעבורה. עלות של זמן של שופט - - - הורדת לחץ במערכת בתי המשפט, זה עדיין לא בא לטובת האזרח.

זה יכול לפגוע ביעילות ובשיקול הדעת.

למה לא נעשה את זה רק בעבירות. לא בחלק גדול, לא להשאיר אפילו פתח קטן. אבל למה בעצם זאת צריכה להיות ההבחנה?

לא יפספס יום עבודה בשביל 500 שקלים,

לא הניקוד הראשון.

המצטבר מתחיל מהראשון. אבל כאן אנחנו רוצים שהוא לא יפספס בכלל יום עבודה. תשאירי את זה לשיקול הדעת שלו. אל תגידי, אני רוצה לחבק אותך - - - לא, אני רוצה להיטיב איתו, אני לא רוצה לפגוע

יש השלכות עתידיות. ברגע שתשימי את התמונה,

אבל ברגע שיש לו שוטר,

הם רוצים שאותו נהג ב-51% ישכנע דיין שהם לא יפגשו אותם לעולם

אף אחד בעולם הזה לא מושלם ושום דבר לא מושלם.

לאזרח אין יתרון.

עמדת הממשלה היא, שהצעת החוק הזאת תיטיב עם האזרח. תיטיב עם הממשלה.

יש מחקרים שמוכיחים גם את ההטבה הזאת.

אם אנחנו מפנים את 90,000 התיקים האלה לכיוון של דיינים, נפתחים לנו הרבה מאוד מקומות לדון בעבירות היותר חמורות והיותר כואבות שהיום המשטרה לא יכולה להגיש - - - כבודו,

אתה יודע יותר טוב ממני.

לא לשים שופטים שידונו רק בבעיות הקריטיות שצריכות טיפול. יגדילו את מספר השופטים. אתה כשופט עם ניסיון תדון בתיקים האלה ושופטים מתחילים ידונו בתיקים אחרים. אז שום דבר לא ייפגע וכל מה שאתה מדבר עליו לא ייפגע. זאת השאלה. האם זה הפתרון היחיד שנותר? יש בעיות עם החוק הזה, יש בעיות רציניות. יש עוד רעיון, לתת אופציה לאותם אזרחים שקיבלו הזמנה לדיון, להישפט בפני אותו טריבונל. האזרח יבחר. זה פחות או יותר מה שאנחנו מציעים.

אי-אפשר לתת לו לבחור את הערכאה. רוצים שאנחנו נהיה חותמת גומי לדרישות של האוצר. זה לא בא סתם, כי האוצר לא נותן לכם משרות של שופטים,

שייתן לכם משרות. כמה שופטים יש בבית משפט לתעבורה? 43. אז שיגייסו 100, מה הבעיה? אם יעשו 100 לא יהיה בכלל פקק. לא עושים את זה, כי האוצר לא נותן לכם משרות. על זה אתם באים אלינו כדי שאנחנו נפגע באזרח הקטן?

למה אנחנו צריכים לשנות. תסבירו לי, למה אי-אפשר להגדיל את מספר השופטים. גם בעבירות שהן רק קנס כספי בלי נקודות, אני חולק עליך. גם אלה לא.

אני אומר לכם שבכל מקרה, גם אם נעביר את החוק אחרי דיונים, זאת תהיה הוראת שעה. אני לא אתן לזה הוראה קבועה. אני ארצה לראות איך זה יתבצע בפועל. גם אם נאשר את החוק זה יהיה רק בהוראת שעה. זה יתקבע בסוף.

הוראת שעה כדי שנראה איך זה יתבצע. אדוני היועץ המשפטי, כמה הוראות שעה בוטלו בהיסטוריה? היו הוראות שעה שפשוט לא האריכו. אני אומר לחברי הכנסת. אם נעשה תיקונים לחוק וזה יניח את דעתנו, גם אז זאת תהיה הוראת שעה ולא הוראה קבועה. אני לא אומר איזה תיקונים, אנחנו רק בהתחלה. זה לא יהיה קבוע.

באזרח. מי פה מהאוצר? זה 150,000 - - - למה אתם לא מגדילים את משרות השיפוט בבית משפט לתעבורה? אתם רק יודעים לגבות את הקנסות. הקנסות הולכים אליכם, נכון? לאותם דיינים ולטריבונל, אין עלות למדינה? בוודאי שיש עלות. הקנסות הולכות למדינה ולא למשרד המשפטים. לאוצר המדינה. כמה אתם גובים בשנה? אני יכול לבדוק את הנתונים. תבדוק ותחזור אלי. אתם גובים הרבה מאוד כסף אז תיתנו משרות. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין. במקום 43 משרות, תיתנו 100 משרות. כך נפתור את הבעיה והכול בסדר. מהמחקר שלנו עולה שזה לא יפתור את הבעיה גם אם תיתן 100 משרות. למה זה לא יפתור? זה יפתור חלק מהבעיה? יפתור את כל הבעיה. ממש לא. אדוני, חקרנו לעומק את הנושא במשך שנה. היינו בכל בתי המשפט וראינו מה הבעיות. יש פה עבודת מטה מאוד מקיפה ששמה את האזרח במרכז. עד לרגע זה מה ששמעתי זה עומס בבתי המשפט. תגיד לי כמה קנסות אתם גובים בשנה. אני אסביר ואני אשמח להגיד עוד משפט אחד לפני. בשנתיים האחרונות נוספו מעל 100 תקני שופטים במערכת בתי המשפט. לא, אני מדבר על בית משפט לתעבורה. אל תסובב אותי. תגיד לי כמה קנסות אתם גובים שקשורים לתחבורה. תענה לי לשאלה, אל תסובב אותי. אני לא מסובב, אני אומר שאני צריך לבדוק. כמה קנסות אתה גובה בשנה? תגיד לי בכסף. כמה מיליארדים אתה גובה? אני רכזת משפט ואכיפה באגף תקציבים במשרד האוצר. כמה אתם גובים בשנה? אנחנו נבדוק את הנתון ונביא לוועדה. אז תבדקו ולישיבה הבאה תביאו לי את זה. כבוד היושב-ראש. עצם העובדה שאנחנו לא יודעים את התשובה, מלמדת אותך שזאת לא היתה הסיבה שבגללה הבאנו. מבחינתי זה חשוב, תגידו לי כמה. נבדוק ונענה על כל שאלה. עצם זה שאין לנו את הנתון הזה בשליפה, מלמד אותך שאנחנו לא באנו - - - אני יודע למה אין לכם את זה בשליפה, כי זה לא מעניין אתכם. אתם לא רוצים להגדיל במשרה אחת. זאת בכלל לא הזווית שבגללה באנו. בכמה משרות הגדלתם? כמה מהם בבית משפט לתעבורה? זה נתונים שיהיו להנהלת בתי המשפט. אני אשמח רגע לסיים משפט. אפס. אני אשמח לסיים את המשפט. אני מבין את השופט. במקום להגדיל להם את המשרות, להוסיף שופטים ולהוריד את העומס אתם לא עושים את זה. אתם מוסיפים לבתי משפט אחרים ולא לבית המשפט לתעבורה. אבל את רוב הכסף אתם גובים אצלם. בלי לבדוק, אני אומר שזה מיליארדים כל שנה. 1.2 מיליון דוחות כל שנה. הרציונל מאחורי הצעת החוק הזאת הוא מעבר לכמה שופטים מוסיפים. הרציונל מאחורי הצעת החוק הזאת היא להעניק שירות טוב יותר לאזרח ולהפחית את העומס בבתי המשפט.

להפחית את העומס, לא לתת שירות יותר טוב. להפחית את העומס. תכף תוצג כאן מצגת של אגף אסטרטגיה איך משפרים את השירות לאזרח. המערכת שרוצה להתייעל ולהפחית עומסים, לא יכולה לפתור את הבעיה על-ידי תוספת תקינה. בסופו של דבר, כל מערכת צריכה לתעדף באיזה תיקים היא עוסקת ואיזה תיקים היא מעבירה לערכאות אחרות שינהלו את זה בצורה מהירה,

דיגיטאלית וטובה יותר לאזרח. בסופו של דבר, הדרך לטפל בתיקים מהסוג הזה שהם תיקים פשוטים ולא מידי מורכבים, הם בערכאה מנהלית, מקצועית של דיין שיוכל להעניק שירות טוב יותר לאזרח בזמן הרבה הרבה יותר קצר. תוספת שופטים לא פותרת לאורך זמן עומס על מערכת. למה? אתם מגדילים את הדוחות ומקפיצים את זה פי שניים? אני אשמח אם משרד המשפטים יוכל להציג בצורה מסודרת את הרפורמה כי יש כאן דברים הרבה יותר רחבים ומורכבים שבסופו של דבר משפרים את השירות. בישיבה הבאה תציגו איזה שקפים שאתם רוצים. בינתיים אנחנו מנהלים שיח. תביאו תשובות כמה שופטים הוספתם לבית המשפט לתעבורה בשנתיים האחרונות מתוך התקנים שהוספת וכמה קנסות גביתם בשנתיים האחרונות מקנסות תעבורה. אנחנו נביא את הנתונים. אני רק אומר, בסופו של דבר, תקן של שופט צריך לבחור במה הוא דן. יש עומס על בתי המשפט. את זה משרד האוצר קובע?

משרד האוצר קובע מה יעשה שופט? זה משרד המשפטים קובע לא משרד האוצר. אתה רק נותן את התקנים, זה הכול. אני רוצה להגיד משפט אחד. אני רוצה לדבר על התמריץ של משרד המשפטים, למרות שזאת לא המילה המדויקת בעיניי. התמריץ של משרד המשפטים הוא לא כמה גובים. זה ממש לא מה שהניע אותנו לכתוב את הצעת החוק הזאת. אני רפרנטית של התחום הזה משנת 2012. אם סופרים את ההתמחות, משנת 2011. בשיא הצניעות אני מכירה אותו לפני ולפנים. לכן ניסיתי להסביר לכם שבין דין מנהלי אנחנו לא מקימים ככה סתם. אנחנו יושבים, חושבים. יש קריטריונים להקמת בית דין מנהלי. בית דין מנהלי לא מתאים לכל הדברים שצריך לדון בהם. למשל,

בית דין מנהלי לא יכול לדון בזה כי המסכת העובדתית שם מורכבת מידי וזה לא מתאים. לא סתם באנו ואמרנו שאם האוצר ביקש, אז בואו נתפור לזה בית דין מנהלי. באמת האוצר ביקש? מאיפה היוזמה? זה התחיל אצל השרה שקד בשנת 2018. גילוי נאות, הייתי היועצת המקצועית שלה. היא היתה שרת המשפטים. יש דוח מסודר שגם עלה לאתר של הוועדה. אגב, יש כאן פרק מאוד נכבד שמוקדש למאבק בתאונות הדרכים. זה באמת מה שמניע. איזה מאבק? זה עוזר למאבק בתאונות הדרכים? כן, אני אסביר למה. רגע. בניגוד למה שאמרת, אני מסתכל בדברי ההסבר. עמוד 306. מקריא: "הקמת בית דין לתעבורה והעברת הטיפול בעבירות התעבורה מסוג ברירת משפט לבית משפט מנהלי נועדה להתמודד עם העומס הגדול (שזה עניין תקציבי ד.ב) שקיים כיום במערכת אכיפת דיני התעבורה בכללותה ובייחוד בתי המשפט לתעבורה, שהם בתי משפט פליליים. העומס צפוי להתגבר בעתיד עם ההתפתחויות הטכנולוגיות והרחבת השימוש באמצעי אכיפה אוטומטיים שיגדיל את הכנסות המדינה". לכן הם יכולים גם לתת יותר שופטים שנועדו להגדיל את הסיכוי להיתפס. תראו, אני אוהב שאומרים לי את מה שצריך להגיד. הנושא של העומס זה הנושא הכי חשוב מבחינתכם ולא הדברים האחרים, תגידו את האמת. משרד האוצר שם עליכם פס, לא נותן לכם תקציבים לבית משפט לתעבורה. זה קודם כל המצב בפועל. את הגבייה הם רוצים לקחת. גם בערים הגדולות, למשל, כבר לא יצטרכו פקחי חנייה. דרך המוקד הם יצלמו. אתה לא חונה נכון, תקבל קנס בדואר. אני נותן לך דוגמה. למה עשיתי עכשיו דיון כללי? אני רוצה שאתם תסבירו לי איך אתם מגינים פה על האזרח הקטן. אני מנסה. אני מאמין שאם אגיד לשופט שהוא יקבל עוד 60 משרות בבית דין לתעבורה, תאמיני לי שהוא יסכים ויוותר על החוק. אני באמת מנסה. אם הפנית לדברי ההסבר, אז בהתחלה של דברי ההסבר גם כתוב : "רכיב חשוב במניעת תאונות דרכים הוא אכיפה של עבירות תעבורה המתבצעת בעיקר על-ידי משטרת ישראל וכפועל יוצא מכך גם העמדה לדין של אלה המפירים את דיני התעבורה." אני קופצת רגע. "לנוכח האמור לעיל, הגיע הצוות הבין משרדי לכלל מסקנה כי המשפט הפלילי אינו נותן פתרון הולם לאכיפת עבירות מסוג ברירת משפט שלא מחייבות ממילא התייצבות בפני שופט וקיום הליך פלילי". זה מה שאמרתי קודם. הצוות הבין משרדי זה צוות של משרדי ממשלה, נכון? כן, בראשות הנשיא. לכן הצוות הגיע למסקנה שאכיפה מנהלית - - - כבוד השופט, האם

את מספר השופטים בבית משפט לתעבורה?

מה התשובה שהתקבלה לעניין הזה? זה לא אלה, זה לא נדון.

זה לא עניין? זאת לא היתה אופציה? לא. זה לא במנדט שלנו. אז הנה, יפה, ענית לי. אני רוצה לומר משהו במעטפת. הפרוצדורה הפלילית שמיועדת לתיקים הרבה יותר קשים, כבדים ומסובכים, הרבה פחות מתאימה לעבירות של ברירות הקנס. צודק.

עבירות חנייה של 250 שקלים או עבירות קלות של 400 או 500 שקלים גם בעיריות וגם אצלנו. לספק להם את כל מעטפת ההגנה הפלילית, זה פשוט מייצר דיונים ארוכים ומיותרים.

לכן צריך למצוא פרוצדורה קלה יותר שלא תפגע באזרח. כבודו, אני אגיד לכם את דעתי. אני כבר אומר לכם שמבחינת החוק צריך להקים בית משפט מיוחד מסוג מסוים של עבירות.

שם יהיו דיונים בפני שופטים והדברים ילכו יותר מהר. את זה אתם צריכים להקים ללא קשר לברירות קנס.

יכול להיות שני חלקים לבית משפט. בית משפט אחד שדן בעבירות מסוג מסוים ובית משפט שדן בעבירות קנס וכדומה. אז הוא לא יהיה תלוי בעומס הכללי. יש כל מיני שיטות. אתם הלכתם לשיטה הכי קלה. דרך אגב, צודק השופט ואני רואה בדברי ההסבר שהצוות הוקם לבחינת סמכות הדיון בעבירות תעבורה מסוג ברירת קנס, זה הכול. רק על זה, לא על מצב בית משפט לתעבורה, לא על הגדלת תקנים לשופטים, לא פישוט תהליכים. זאת אומרת שזה הדבר היחיד. אני מבין את השיטה של האוצר. הוא רוצה לא לשים שקל אחד, רק לגבות את הכסף. אז הוא ישים קצת עורכי דין שיהיו דיינים. אני לא רואה שופט שהתפקיד שלו יהיה לקרוא כל היום ולתת תשובות כל היום. זה נראה לי קצת משונה. איזה שופט יישב כל היום יקרא מכתבים וייתן תשובות? זה נראה לכם סביר והגיוני? הוא יעשה את מלאכתו נאמנה? אף אחד לא מסוגל לעשות את זה בצורה הזאת.

אולי בבינה מלאכותית ייצרו דיין מלאכתו. גם הנושא הזה של להפקיע את הסמכות של בית המשפט בתל-אביב. אני מבין שהוא מקבל את המשכורת מעיריית תל-אביב ואז זה אוטומטי. גם כשמגיע סוף סוף מישהו ומבזבז יום עבודה, 99% מהמקרים הוא יוצא אשם, כי המשכורת היא מעיריית תל-אביב. אם אתם רוצים לעשות צדק עם האזרח, תפקיעו, שלא יהיה ניגוד עניינים. זה מה שאנחנו עושים. זה יחליף את בית המשפט של תל-אביב? כן, בערכאה ראשונה. מה זה בערכאה ראשונה? אין ערכאה אחרת, זה ערעור מנהלי. לא נכון. מה לא נכון? יש בית דין מנהלי ועליו אפשר לערער לבית משפט שלום לענייני תעבורה או לבית משפט לעניינים מקומיים. בהליך מנהלי, בערר מנהלי. בערעור מנהלי. בערעור מנהלי שהוא אומר שהאזרח יצטרך לשכנע. זה לא אומר שאין ערכאה. קודם הסברתי לכם. בבית הדין לתעבורה זה אחוז אחד, ספק סביר. על בסיס זה יהיה הסדר. במנהלי זה 51%. מה השם ואת מי אתם מייצגים? אני עורך-דין ומייצג את ארגון נהגי האוטובוסים. אני כרגע לא מדבר בפן המשפטי. איך הגענו לאוטובוסים?

עדיין לא הגיע תורי. יש לנו זמן לדון באוטובוסים. אדוני צריך להבין את המהות של זה. אני רוצה קודם לשמוע את נציגי לשכת עורכי-הדין. אני יושב-ראש ועדת תעבורה של לשכת עורכי הדין. זה רק דיון ראשוני. אתם עוד תציגו לנו את החוק ואת כל מה שאתם רוצים. אנחנו עכשיו מזעזעים אתכם כדי שתדעו. אנחנו מזדעזעים בשמחה. אתם מהאוצר, תגידו לי בדיוק כמה משרות אתם מוסיפים לבית משפט. נראה לכם שאני אעביר לכם רפורמה בלי שתיתנו משרות לבית משפט לתעבורה? אתם טועים בגדול. תגידו לי מה יוצא לבית המשפט לתעבורה מהעניין הזה. זה מה שאני רוצה שתגידו לי. אדוני היושב-ראש, 1.200 מיליון דוחות כל שנה. משטרת ישראל רושמת וגובה את הקנסות. רק 7% מבקשים להישפט וגם אותם רוצים לאסור. מתוך ה-7%, 70,000 מתקנים להם את הנקודות. שלא יעבדו עליכם, 70,000 אנשים - - - מתוך כמה?

אין נקודות אחרי שהולכים לבית משפט. רק אלה שהולכים לבית משפט מקבלים את ההקלה הזאת. כן, אבל אנשים יודעים את זה, פונים לבית משפט כדי לקבל את ההקלה. גם את זה אנחנו יודעים.

אבל זה 700,000 נקודות שפירושן ש-30,000 נהגים כל שנה ייכנסו לפסילה. רוב הנהגים המקצועיים, אלה שפוגשים הכי הרבה שוטרים - - - יעקובי, אתה מסביר לנו למה צריך בית משפט. לא, אני מסביר למה לא. בגלל שכשאתה לוקח לבן אדם את הרישיון, אתה עושה את זה לאחר הליך פלילי, אחרי ששופט ראה אותו ושמע אותו. לא דיין שקורא מכתב ולא אזרח שצריך לשכנע מילה מול מילה. אבל אם הכול מסתיים בהסדרי טיעון - - - אבל אדוני, אתה יודע שרוב הדוחות בתעבורה זה מילה מול מילה. במילה מול מילה האזרח מפסיד. אם זה 51% שהוא צריך לשכנע ויש לו רק את המילה שלו שהוא טוען שהוא לא דיבר בטלפון. השוטר אומר שהוא כן דיבר בטלפון, אתה תרשיע אותו כדיין. אבל בבית משפט לתעבורה, אם השוטר שכח לרשום ספרה במספר, אתה תתקן לו את האישום ואתה יודע את זה. זה מה שקורה היום אדוני.

אם כל-כך הרבה תיקים מסתיימים בלי נקודות, אז יכול להיות שבית משפט לתעבורה לא עושה מספיק את מלאכתו נאמנה ביחס למה שהמחוקק ציפה שהוא יעשה. להיפך, הוא עושה את מלאכתו נאמנה ולכן מתקנים. אולי הוא עמוס מידי? אתם רוצים לתת לדיין 15 דקות לתיק, שיקרא שני מכתבים ויחליט האם אזרח צודק? האם האזרח עמד בנטל לשכנע שהשוטר טעה? איך אפשר? יכול להיות שצריך לשפר את ההצעה אבל מפה ועד לומר שהיום הדברים מתנהלים כמו שצריך? בית המשפט עמוס וקשה לתת מענה. אדוני, אמרתי שכל מה שעשה הצוות הבין-משרדי אפשר ליישם היום בבית המשפט לתעבורה. אפשר לעשות מקוון את הפנייה של האזרח לתובע ולא צריך לבוא לבית משפט בשביל זה. 80% מהתיקים נגמרים ביום הזה והם ייגמרו אינטרנטית ביום הזה, בפגישה עם תובע בכתב. אבל בנטל של 1% ולא של 51% על האזרח. מה רע בהצעה שהוא מציע, שאת כל הרפורמה אפשר לקיים במסגרת הקיימת? בפחות עלות, בפחות כסף. הסברתי שיש יתרונות להקמת בית דין מנהלי. הוועדה אמנם כופרת בהם, לפחות למראית עין אבל - - - רגע. הטענה שלו שרק 7% מבקשים להישפט, זה נכון? 7% זה לגבי הדוחות. אוי ואבוי אם כולם היו מבקשים להישפט. מה היינו עושים. ב-15 השנים האחרונות הכמות של המבקשים של המבקשים להישפט עלתה מ-2.5% - - זה בגלל הנקודות. מצאו קונץ. מגישים על נקודות ובגלל העומס מגיעים איתם להסדרי טיעון. אדוני, אני רק רוצה לסיים בנתון אחד. כמה תיקים מגיעים להוכחות? 6%. זה כולל את התיקים החמורים. זאת אומרת, שבתיקים האלה זה הרבה פחות. אין לנו את הפילוח אבל ניתן להעריך שזה אחוז נמוך יותר. יוסי יעקובי, תדע שאנחנו מודעים לזה שהם מנצלים את העניין הזה של בית משפט לתעבורה לנושא של הניקוד ולנושא של הזמן. הם אומרים הזמן יעשה את שלו ובינתיים שנתיים הם לא מגיעים להוכחות. גם הם מנצלים את העניין שמבקשים הוכחות ואז הם צריכים להביא את השוטר. בסופו של דבר הם לא מביאים ומגיעים לעסקת טיעון. גם אתם מנצלים את העניין. אתה צודק אדוני. בכל מקרה צריך לפתור את הבעיה אחת ולתמיד.

להיות שנמצא שיטות אחרות ולא לפי הרפורמה. נציג האוצר, רק שתדע, לא תהיה רפורמה אם אתה לא מוסיף משרות של שופטים לבית משפט לתעבורה. לא תהיה רפורמה חד צדדית לטובת האוצר. אתה תוסיף משרות, תגדיל את התקנים של בית המשפט ללא קשר להגדלת השיפוט במקומות אחרים, על-מנת שיהיה פתרון כמו שצריך ולא כמו שמתאים לאוצר. במיוחד, כשאני רואה בדברי ההסבר שאתם יודעים שהולכות להיות קנסות בגלל הנושאים הטכנולוגיים. אתם תגדילו את הכנות המדינה בעניין הזה.

זה לא יהיה. אני אומר לך מראש, שלא תגיד שלא אמרתי לך. כשאתה תבוא לדיון הבא, תבואי עם הצעה. בלי זה אני לא קדם את החוק. תגיד לי כמה משרות אתה מגדיל לבית המשפט לתעבורה על-מנת שהדברים יזוזו שם יותר מהר. תעשה את זה ואז אני אדבר איתך. לא יעזור לכם כלום, הם ישימו יד בכיס ויתנו לכם את זה.

אדוני היושב-ראש, אולי באמת הוועדה תבוא לראות איך בית דין מנהלי מתנהל? אבל זה לא רלוונטי. בואי לבית משפט לתעבורה בשעה תשע וחצי בבוקר ותראי כמה אנשים יש בבית המשפט. אדוני היושב-ראש. 41 שופטי תעבורה במשך 12 שנה לא הוסיפו תקנים. לקחו את שופטי התעבורה והפכו אותם לשופטי שלום ויום בשבוע הם נותנים לפלילי.

שמ-2011 הורידו מהתקן של השופטים עוד 20%. זה השיח הוא "לנו" כבר אומר דרשני לגבי הנאום. אני כן אשמח לומר שבכל שנה נוספים עשרות שופטים נוספים למערכת המשפט. לא לתעבורה. ההקצאה של השופטים לבתי המשפט - - - דבר איתי על בתי המשפט לתעבורה,

ההקצאה של השופטים לבתי המשפט היא החלטה של מנהל בתי המשפט. אני רוצה רגע לחזור לרציונל המקורי של הצעת החוק.

לא, אנחנו שמים כסף. בהתחלה, בשנה הראשונה. יש פה הקמה של טריבונל, יש כאן השקעה בטכנולוגיות, יש כאן השקעה של הרבה מאוד כסף.

אחר כך מה? אנחנו נגררים לשיח של כמה זה יגדיל לאוצר את ההכנסות.

גם האוצר משלם - - - למה? מעניין אתכם משהו אחר? כן. אתה אגף התקציבים? אני מאגף התקציבים. אתה לא באגפים האחרים, נכון? מה שמעניין אותך זה הכסף. אני שוב רוצה לומר. אני מבין למה אדוני חושד בנו אבל אני כן רוצה להגיד - - - 900 מיליון שקלים הכנסות מקנסות בחמש שנים.

זה רק מהמצלמות, אדוני. אני אשמח להשלים את המשפט. זה מספר מיליארדים, על מה אתה מדבר? משרד המשפטים עובד בשביל האוצר. אדוני היושב-ראש, הרציונל מאחורי הצעת החוק מעולם לא היה הגדלה של הכנסות המדינה. אתה נציג אגף תקציבים, אל תגיד את זה. אני אומר את האמת.

הרציונל היה להפחית עומסים מבתי המשפט. הרציונל היה ששופטים פליליים יעסקו באמת במה שחשוב ותקן של שופט לא אמור להתעסק בזוטי זוטות ויש הרבה כאלה בקנסות שאנחנו מדברים עליהם. אם זה זוטי זוטות, תבטלו את העבירה. אני אשמח לסיים את המשפט. מטרת הרפורמה היא לייעל את השרות לאזרח, להציג הליך עדכני, דיגיטאלי, מקוון שחוסך זמן לאזרח ומפנה את השופטים לעסוק בדברים שהם צריכים לעסוק בהם באמת. זאת היתה מטרת הרפורמה ומעולם לא הגדלה של הכנסות המדינה. אני שוב אשמח עם משרד המשפטים ואגף אסטרטגיה יוכלו להציג בצורה מסודרת את הדוח של הוועדה ואת הרפורמה. קיבלנו את הדוח? כמה עמודים הדוח? הדוח ארוך. יש לנו הצגה קצרה. אני רוצה לקרוא את כולו. בבקשה, יפעת. אני חושבת שכדאי ליישר קו מאיפה זה בא. ישבתי בוועדה המקורית. אמנם היתה תקופה שיצאתי מהלופ הזה ועכשיו חזרתי. ניצלו את ההזדמנות ושינו הכול. אני רוצה להגיד שזה בא מכמה כיוונים ולכן אולי יש איזו אי הבנה בנושא הזה. הכיוון העקרוני וזה לא עולה רק בתעבורה, זאת התאמה של הרבה דברים שהם היום עבירות. נעשתה עבודה מקיפה מאוד של צוות ודובר הרבה שנים על התאמת הרבה מאוד מעשים למשפט הפלילי. המשפט הפלילי הלך וצבר תאוצה וממש כבר חל על כל תחומי החיים, כשיש הרבה דברים שאפשר לדון בהם.

אפשר כמובן להיכנס אחר-כך לפרטים איך צריך להיות ומה צריך להיות וזה בסדר גמור ואפשר להתווכח על סעיפים כאלה ואחרים, אבל יש את ההתאמה העקרונית. המשפט הפלילי במקור אמור היה להיות הרבה יותר מצומצם וכרגע במדינת ישראל הוא מתפרס על כל תחום, גם ברשויות המקומיות וגם במדינה. וזאת השיטה היחידה. אי-אפשר בחקיקה לשנות את המעמד של העבירות האלה כדי שהן לא יהיו פליליות? זה מה שאנחנו עושים. אני מבטיחה שאני לא אדבר הרבה. רגע, זה נחשב עבר פלילי? עכשיו זה מתבטל. יש 20 עבירות ואומרים שהבן אדם הוא עבריין סדרתי. זה לא יילקח בחשבון כאשר אדם יגיע לבית משפט לתעבורה?

ברירות הקנס לא נחשבות. יש מרשם נפרד והעבירות של העירייה בכלל לא מופיעות בשום מקום. היום הן לא נחשבות ולפי הצעות החוק יהיה מרשם מנהלי ולא פלילי. אבל השופט יראה אותו. רק שופט התעבורה. זה לא יהיה חלק מקבלת ההחלטה. חשוב להגיד את זה, שהוא לא יראה את זה לפני קבלת ההחלטה. אני רק רוצה להשלים את הרעיון המרכזי. המון דברים, גם בתחום הזה וגם בתחומים אחרים, לא מתאימים למשפט הפלילי ואפשר לפתור אותם בדרך אחרת ותכף ניכנס לפרטים. אני מסכים, אבל מה הפתרון? אנחנו נדבר בהמשך על הפרטים. בסופו של דבר, המטרה היא אכיפת דיני התעבורה לצמצום תאונות דרכים. הדברים שנאמרים כאן היו גם בהתלבטויות הפנימיות שלנו בזמנו. לגבי מה שקורה בפועל בבתי המשפט לתעבורה, עשינו סיורים, ראינו מה קורה שם. היה ברור שצריך לתקן את הדבר הזה. בהמשך ניכנס לפרטים אבל בוודאי היתה מטרה של יעילות. צריך לעשות פה את האיזונים הדרושים. היו המון דיונים ונקשיב להערות של הוועדה ונראה אם צריך לתקן פרט כזה או אחר. הרעיון הוא חוסר התאמה עקרונית, הצורך לאכוף בצורה יעילה את דיני התעבורה כדי לצמצם את תאונות הדרכים. אנחנו מחפשים את זה בהרבה שיטות והאכיפה היא אחת מהן. זה הרעיון הכללי. איך עושים את זה? היו 4 דיונים בכנסת הקודמת. אבל אחד מהם היה 10 שעות. כי הכנסת עמדה להתפטר. בכל אופן, כמו בכל הצעה אחרת, אנחנו מקשיבים להערות של הוועדה ואני מניחה שאפשר יהיה להגיע למשהו מוסכם. אדוני היושב-ראש, אנחנו היינו אמורים להציג אבל אני מבינה שנדחה את זה לפעם הבאה. רק משפט אחד. שאלת כמה פעמים על אינטרס של מי אנחנו רוצים להגן פה? מי במוקד? אני רוצה להזכיר כפתח לדיון הבא שעשינו מחקר לגבי המצב הקיים.

אם אתה במצב רוח של קריאה, יש לנו דוחות מאוד מעניינים על המצב היום בבית המשפט לתעבורה. לא

מאות אנשים עומדים שם.

ככל שלמדנו והעמקנו הבנו משהו שמאוד עושה סדר כשניגשים לאירוע הזה. בסוף יש שלוש אוכלוסיות באירוע הזה. אוכלוסייה אחת זאת אוכלוסייה שתהיה פה במוקד כל הזמן ואלה אנשים שכבר היום מגיעים לבית משפט, איך זה נראה היום, איך ייראה ההליך החדש וכדומה. אוכלוסייה נוספת היא אוכלוסייה של אנשים שמקבלים דוחות ומרגישים שנעשה להם עוול אבל לא פונים היום לבית משפט. אולי לכולנו זה קרה אישית או שאנחנו מכירים מישהו כזה. זה בדיוק בגלל העניין שדיברנו עליו פה, שווה לי או לא שווה לי, עדיין אני לא מגיע לשלילה וכדומה. עולה חד משמעית מהמחקר, שיש כמות נכבדה מאוד, בכמות מקבילה למי שכן פונה היום, של אנשים שמרגישים שבמפגש עם השוטר נעשה להם עוול או אי צדק והם הולכים ומשלמים את הקנס כי בעלות תועלת שלהם לא שווה להם. האנשים האלה הם גם לנגד עינינו. אנחנו כמערכת זה ממש מפריע לנו. זה ממש פגיעה באמון הציבור במערכת והוא גם נזק שמצטבר לאורך זמן. אנשים שאומרים שנעשה להם עוול אבל בגלל שההליך כל כך ארוך וכל-כך כבד - - - את מודעת לזה שבגלל שאתם מפשטים את העניין שרק צריך לכתוב מכתב, זה ייצור עומס על הדיינים. 7% ניגשים היום לבית המשפט. אם את נותנת רק להגיש מכתב יכולים 50% להגיש. לזה בדיוק התכוונה מרגנית כשהיא אמרה - - - זה גם לא מכתב. זה כתב בית דין. לכל בתי המשפט מגישים היום הגשה מקוונת. זה מטיל עומס עליכם ועל הדיינים. את מודעת לזה? עוד שלוש שנים תגידי שנעשה רפורמה. אנחנו רוצים לשפר את השירות. רק להשלים את המשפט. בשביל זה יהיו הדיונים הבאים שבהם נגיע לסעיפים הרלוונטיים ונדון ונאזן מה שצריך. אנחנו באים בפתיחות מלאה. אני רק רוצה להזכיר אוכלוסייה שלישית והם קורבנות תאונות הדרכים. הם לא יושבים פה ואין מי שייצג אותם.

כשאנחנו מדברים על הליך ושופט - - - תאמיני לי שאנחנו מייצגים אותם בדיונים אחרים. בדיון הזה, זה לא פר להגיד לנו שאנחנו לא מייצגים. אני לא באה בטענות. אנחנו נלחמים עם משרד התחבורה על כבישי הדמים. במקום לשים אותם בראש סדר העדיפויות ולסדר את העניינים שם, הם מטפלים בדברים אחרים. יש לנו מלחמה גדולה עם משרד התחבורה. כביש 40 בנגב וכבישים אחרים שקודם כל צריך להתחיל איתם. יש שם הרוגים כל הזמן. אני לא בא בטענות. אני מאשים מישהו בזה? נכון, אבל הכול קשור.

הבוקר עמדתי 3 שעות בפקק בכביש 6. מה חיכה בקצה של הפקק לצערי? ניידת של זק"א. בדרך-כלל הפקק לא נגרם מזה. לא, היתה שם תאונה עם הרוג. עשו כביש שני מסלולים במקום שלושה. אין בהסכם שום דבר שמחייב אותם להגדיל לשלושה. זה המצב שם. הגישו הצעת חוק שיחייב את הזכיינים להוסיף מסלול, אז אמרו שאי-אפשר לעשות את זה כי זה יעלה לנו מיליארדים. דרך ארץ לא מצאו דרך ולא ארץ. האוצר עשה טעות בהסכם וזה מה שקרה. בכלל לא דנו בהגדלת הכביש. חלק מהתהליך פה נועד גם לאפשר לבית המשפט להתמודד עם מפרי החוק. אבל זאת לא השיטה. חשוב לשים את זה לנגד עינינו, שאנחנו לא מסתכלים רק על הנהגים או על האנשים שמערערים או שעושים את השימוש ואנחנו מיטיבים איתם, אלא גם עם הנהגים מסכני החיים. איך אפשר לגרום שתיקים של נהגים מסכני חיים - - - כמה אחוזים מה-7% האלה הם נהגים מקצועיים?

באחוזים, אני יכול להגיד שאנחנו מייצגים מאות נהגי אוטובוסים בשנה. אף אחד לא קרא לארגון נהגי האוטובוסים או לארגון נהגי המוניות או לכל מי שמתפרנס ונמצא שעות על הכביש. רוב האנשים נוסעים מהעבודה הביתה אבל האוכלוסייה של הנהגים המקצועיים נמצאים שעות על הכביש. אף אחד לא התייחס לאוכלוסייה הזאת.

כשאתם מדברים על מחקר, מי עשה את המחקר? חברה פרטית. שיתפתם כל מיני אוכלוסיות? כן, כולל הנוכחים פה מלשכת עורכי דין. כל הנוכחים פה היו במחקר. אלה יוכלו לגשת לבית משפט לתעבורה.

נחריג מהחוק נהגי משאיות, נהגי אוטובוסים ונהגי מוניות. תחשבו על זה. אז הם יוכלו לפנות לבית משפט לתעבורה. אתה פוגע בשוויון. כבוד היושב-ראש, אולי מבחינתם כדאי לשנות את שיטת הניקוד.

לחייב אותם בסף אחר של שיטת ניקוד ואז הם ייפגעו פחות. גם רעיון טוב. רעיון יותר טוב אפילו.

העניין שלכם נפתור בחוק. אני יכול לתת דוגמה מאתמול? לא צריך. אמרנו שנפתור את העניין. כשנגיע לדיון שקשור לחוק, תעלה את הטענות האלה. אמרתי לך שהנושא שלך ייפתר במסגרת הדיון בחוק עצמו. או שיחריגו אתכם מהחוק או שימצאו פתרון אחר, כמו שהשופט אמר. אפשר גם להגיד שבבית דין לתעבורה ניתן להוסיף גם פסילה על תנאי. זה רכיב ענישה ששמור לדין הפלילי והוא גם שווה משהו. הוא גם נלחם בנהגים שהם רצדיביסטים. זה לא התיקון שאנחנו מדברים עליו.

אבל ברגע שיוציאו את זה לבית דין מנהלי, לא תהיה את האפשרות הזאת. לא בעבירות קנס. גם בעבירות קנס, תתפלאי. תתפלאי, בעבירות קנס אנחנו מוסיפים להם תנאי. אתה עורך-דין של תעבורה?

אתה מייצג את הלשכה?

אני לא מייצג את עצמי, אני מייצג את הלשכה. בסדר, הבנתי. נסיים את הדיון. משרד האוצר, אנחנו לא נקדם את החוק בלי שתוסיפו 20 משרות לבית משפט לתעבורה, 20 שופטים. לך לשר האוצר ולראש אגף תקציבים ותגיד להם שאני אמרתי. תכניסו את זה למחקר, עוד 20 שופטים. אני לא אעשה רפורמה רק על הצד של האזרח, אני אעשה רפורמה גם על הצד שלכם. תגדילו להם את השופטים. אדוני היושב-ראש, אבל הם צריכים גם תובעים. גם התביעה המשטרתית, כדי לתת מענה לאזרח, תצטרך שיגיעו שני תובעים.

אתה נציג של המשאיות. אדוני היושב-ראש. חשוב לי להגיד לחברי הוועדה וגם לגורמים המקצועיים שיושבים כאן, שאנחנו באמת באנו להקשיב. אנחנו לא חושבים שכל החכמה אצלנו. אמנם "נכנסנו בכם" אבל זה לא אומר שנעשה את זה כשנדון בחוק. קיבלנו את זה באהדה ובהבנה. אבל בואו גם נדבר. תודה רבה, הישיבה נעולה.